אני פותח מחדש את דיוני הוועדה לנושא הבא שעל סדר היום: פתרונות דיור לעולים, אמרנו שנעסוק בו בהרחבה וזאת השעה לעסוק בפתרונות הדיור לעולים בהרחבה. אני אתן למשרד הקליטה להציג כולל המענה לשאלות שקיבלנו רק היום בבוקר, ואני אומר תראו עוד פעם, צריך להתרגל חזרה לזה שהוועדה עובדת. תשובות מגיעות לפחות 24 שעות לפני, צריך להפיץ את זה לחברי הכנסת, חברי הכנסת צריכים לקבל את החומר הזה לפני, אני לא יכול לשלוח להם את זה שהם בדרך לכנסת, אלה התשובות, בבקשה. בוקר טוב ליושב ראש וחברי הוועדה, זה לא סוד שמצוקת הדיור קיימת לכלל אוכלוסיית המדינה, הנושא הוא מורכב והוא מתפרש על פני שנים רבות, ההתמודדות איתו היא ארוכת טווח, אנחנו במשרד מטפלים בנושא ביחס לאוכלוסיית העולים כמובן, ויחד עם משרד השיכון ומשרד האוצר אנחנו שותפים להחלטות ולביצוע שלהם בפועל לכל נושא עדכון פתרונות, הגדלת סיוע למשל הגדלת סיוע בשכר דירה לזכאי הדיור הציבורי והגדלת פתרונות במסגרת הסכמים שנחתמו בין המדינה למשרד השיכון והסוכנות וחברת עמיגור, המנכ"ל פה בטח יגיד בהמשך, לבניית אלפי פתרונות דיור נוספים לקשישים זכאים. לפני מספר שנים נחתם הסכם כזה לבניית 2,650 פתרונות דיור לקשישים, אנחנו שמחים לבשר שבשנה החולפת וממש עכשיו נבנו הוקצו ואף אוכלסו מאות פתרונות כאלה, ביישובים כמו תל אביב, הרצליה, אשדוד,

באר שבע ובקרוב אנחנו מקווים בנתניה. את יכולה לתת קצת מספרים לגבי מספר יחידות הדיור שאתם מאכלסים, כמה יחידות דיור משרד הקליטה? כמה משרד השיכון? אז מתוך מלאי הדיור הציבורי הקיים במדינה, נזכיר שהמלאי נמצא במשרד השיכון. אנחנו מקבלים להקצאה של דיור ציבורי למשפחות זכאיות שליש מתוך מלא הדיור הציבורי של משרד השיכון ושני שליש לטובת הקשישים בדיור מוגן של הוסטלים, בנוסף למשרד הקליטה יש מלאי דיור של פתרונות לקשישים, במסגרת מקבצי דיור, 74 משבצי דיור בפריסה ארצית מקצרין ועד שדרות בהם אנחנו מאכלסים כ-13,000 קשישים - - - ונכון להיום יש לנו כ-150 פתרונות זמינים שנמצאים בשלבים שונים של אכלוס וכנ"ל לגבי דיור ציבורי בהוסטלים של משרד השיכון, כ-200 יחידות שנמצאות כרגע זמינות. משרד השיכון, זה בתי גיל זהב נכון? כי אין הוסטלים. ההוסטלים לקשישים. כמה ממתינים? שאלת השאלות, כמה ממתינים לדיור ציבורי? מעל 25,000 נכון להיום. מעל 25,000 זה גם 40. 25 וחצי. זה בקליטה. משרד הקליטה בלבד, 25,500 זכאים ממתינים לפתרון דיור ציבורי, מתוכם מעל 18,000 קשישים, נכון, המספר גדול,

ומה פתרונות הדיור שאתם נותנים לעולים החדשים שמגיעים עכשיו? יש לך נחיתות, את הגעת עכשיו, את במצב חירום הרי, שנה אחרונה הגיעו 73,000 עולים, רבים מהם בלי שום פתרון דיור, בשנה הקרובה בינתיים המספרים נראה, למרות שאנחנו עושים הכול הם עדיין גבוהים, אני אומר את האמת, אני אמרתי את זה אגב גם כשישבנו בממשלה, אני חושב שאנחנו לא עושים מספיק כדי שיבואו לכאן, אנחנו מפספסים את הגל הזה, מדינת ישראל מפספסת את הגל עלייה הזה, שלא יהיה ספק. אחרי שלא עשינו מספיק פעם קודמת, אז עכשיו פשוט ביטלו את המענק הסתגלות כדי להגיד גם בגלל אל תבואו. אני אפריד ואני אתייחס, כמו שאמרתי יש זכאי דיור ציבורי שנמצאו זכאים על פי נהלים קבועים במשרד וכרגע אתה מדבר על אלה שמגיעים כרגע אכלוס חירום. עם תחילת הלחימה וכשנחשפנו והבנו שהולך להיות גל שלאנשים שכנראה שיגיעו חסרי כל, בין יתר הפתרונות יחד עם משרד השיכון ומשרד האוצר הוקצו לאכלוס חירום, יחידות דיור לאכלוס בדיור ציבורי. אני חייבת לציין, לא מתוך הדירות שמיועדות לתור הממתינים, הדירות שהוקצו לאוכלוסייה היו בעיקר ביישובי פריפריה ולאזורים ללא ביקוש. אנחנו אכלסנו כמעט 500 יחידות כאלה הוועדה קיבלה את הנתונים. לצערנו לא הצלחנו לאכלס את כל הפתרונות ובגלל הסיבות השמורות עם העולים, העולים ביקשו להימצא ולהתגורר באזורי ביקוש בהם - - - כמה דירות ריקות יש לנו? כמה דירות ריקות בכלל באופן כללי? כרגע למשרד הקליטה יש כ-100 יחידות פנויות בדיור ציבורי וכ-120 לדיור מוגן. שהן נמצאות בתחלופה או שכבר עומדות הרבה זמן? לא, אני מדבר על תחלופה תמידית. כי לפעמים את יכולה להגיד הם בשיפוץ הם בהחלפה. מה שבשיפוץ לא נמצא אצלי, נמצא במשרד השיכון, אנחנו במשרד מקבלים דירות מוכנות לאכלוס וחשוב לי לציין יש לא מעט פתרונות ביישובי פריפריה ללא ביקוש, העולים, גם הזכאים, לא תמיד מסכימים לפתרונות שאנחנו יכולים להציע ולכן תור הממתינים באזור המרכז הוא הרבה יותר ארוך מתור הממתינים בפריפריה. יש 25,000 אנשים שזכאים, איפה הם כרגע? רוב הממתינים מרוכז באזור הביקוש באזור המרכז. הם גרים בדירות פרטיות כרגע? בשכירות פרטית. יש עזרה לאנשים האלה? כמו שאמרנו בדיונים הקודמים, בשנה הראשונה לעלייה הסיוע הוא במסגרת סל קליטה והחל מחודש השמיני הסיוע אוטומטי בשכר דירה המתפרש כרגע על פני חמש שנים. כמה מאות שקלים בחודש, אבל החל מהחודש השמיני כל עולה זכאי לבדוק את זכאותו בקבלת פתרון דיור ציבורי על פי הקריטריונים אצלנו וברגע שיימצא שהוא זכאי הוא יקבל סיוע מוגדל בשכר דירה. אבל הם לא יכולים לממש את זה. למה? כי הם לא שוכרים דירה תקנית. מבקשים מהם חוזים ובגלל שהם לא יכולים להביא חוזה אז הרבה פעמים הם לא מצליחים. על מנת לקבל סיוע מוגדל או כל סיוע בשכר דירה חייב להמציא חוזה. אני חייב לומר במובן הזה, אני לא רואה שום דרך אחרת לתת סיוע מהמדינה למישהו על שכר דירה בלי שהוא לפות מראה שהוא באמת שוכר דירה. אין בעיה אבל זה גורם לחוסר מימוש, זה צריך להבין. אם אני שוכר דירה למה שאני אשכור דירה בלי חוזה? אגב לעולים החדשים שהגיעו עכשיו הורידו ביטלו את ההתניה הזאת לתקופה וקיווינו - - - באכלוס חירום בלבד. הסיוע הרגיל לא מבקשים חוזה הסיוע הרגיל לא הסיוע של דיור ציבורי של כמה מאות שקלים בחודש, לא מבקשים חוזה. הסיוע הרגיל הסיוע האוטומטי שנמצא בדיונים כרגע החל מהחודש השמיני ועד חמש שנים כרגע לא נדרש שום חוזה, לא נדרש מבחן הכנסה, נדרש כן תעודת חסר דירה, חד משמעית. לגבי הזכאים כן נדרש להציג חוזה, אתם יכולים לראות את הנתונים שהעברנו לכם, הסיוע יכול להגיע עד 4,000 ₪ למשפחה,

בשנה ביחד, לא בחודש, הסיוע חירום שניתן. לא חירום. לא חירום, הוא כמה מאות שקלים. דיברתי כרגע לסיוע לזכאים, סיוע חירום נכון זה במסגרת החלטות מיוחדות. הוא נגמר הסיוע חירום לא? סיוע חירום במסגרת כמו שהיה מענקי הסתגלות וכמובן אנחנו תוואי מיוחד של פתרונות דיור ציבורי לאכלוס חירום. לצערי לא הצלחנו לאלכס את כולם. אני קיבלתי פניות מעולים ששואלים שאלה שהיא דווקא שאלה הגיונית, אנחנו נותנים תקציב לעולים אני מדבר על הסיוע הרגיל, של החמש שנים שנותנים אותו פרוש לחמש שנים, העולים בדרך כלל הם צריכים את העזרה בשנה הראשונה אולי בשנה השנייה. דיברנו על זה בוועדה, הנושא במעקב אנחנו נתייחס, אתם ביקשתם במעקב ב-15 לפברואר. לפעמים אפשר להקדים. אם יהיו לנו נתונים אנחנו נשמח להביא כמובן. ללא ספק הנושא הוא לא פשוט הוא מורכב, הוא לא נוגע למשרד הקליטה בלבד אבל מדובר פה בהשלכות. זה שוב אגב הסיפור הזה של חלוקה בין שני משרדים, זה חלק מזה, זה חלק מהבעיה גם בעיניי. דני גיגי בבקשה. שמי דני גיגי ואני מנכ"ל פורום הדיור הציבורי. אני רק רוצה לחדד פה את הנקודה ולהגיד שהמצב הוא הרבה יותר חמור ממה שכרגע דיברו עליו. יש כיום 180,000 משפחות שמקבלות את הסיוע בשכר דירה, חלקם מוגדרים כעולים חלקם לא מוגדרים כעולים, אבל מדובר על 180,000 משפחות מעבר אליהם יש היום קרוב ל-32,000 משפחות שאמורות לקבל דיור ציבורי, זכאיות לכל דבר, אמורות לקבל דירה ולא מקבלות אותה, עכשיו תראו מעבר לזה שיש פה ניסיון כבר הרבה מאוד שנים פשוט לחסל את מה שאנחנו מכירים היום כדיור ציבורי, כי לא נבנות דירות חדשות, כמעט ולא נקנות דירות חדשות. דווקא במובן הזה אני חייב לומר שמשרד הקליטה - - - משרד הקליטה הוא שונה במובן הזה וזה דירות לקשישים, לא מדובר על דירות שהם דירות למשפחות, דירות למשפחות לא נבנות במדינת ישראל היום וכמעט ולא נקנות, זאת אומרת אנחנו מדברים כמויות של 200 דירות שנרכשו בשנה האחרונה או 300 דירות שנרכשות בשנה שזה אפס וכלום לעומת המשבר שהולך ופשוט הולך ומתפרץ פה של אנשים שאין להם יכולת לא לשכור דירה ולא לרכוש דירה. אבל זאת שאלה כלכלית כללית שלא קשורה לוועדה. זאת לא שאלה כללית העולים הם בתוך הדבר הזה. אני בא להגיד שבתוך הדבר הזה יש המון עולים שלא רק שסובלים מזה שאין דיור ציבורי אלא גם סובלים מזה שמשרד האוצר מסרב בתוקף לעדכן את גודל הסיוע בשכר דירה אנחנו דרשנו, אמרנו טוב אתם לא רוצים דיור ציבורי אז תביאו פתרון אחר, אתם מדברים על סיוע בשכר דירה, תצמידו אותו למדד המחירים בשוק והם מסרבים. רק אגיד משהו לגבי סיוע בשכר דירה בהקשר של עלייה וקליטה. היכולת, הסיבה שיש סיוע מיוחד למשרד העלייה והקליטה זה כי היכולת של עולה חדש להתמודד בשוק החופשי היא פחותה מאחרים, כאן אנחנו נמצאים במצב של כשל שוק שמחייב מעורבות מדינה ברמה כזו שאפילו שאני שולח את העולה לשכור דירה, נותן לו סיוע, או שהוא לא יכול, או שסליחה גם דופקים אותו כי הוא אומרים לו אנחנו יודעים שאתה מקבל סיוע, הרי כל מי שמשכיר את הדירה גם יודע מה הסיוע שהוא מקבל ובהתאם לזה. אתה מדבר על משהו אמיתי, הדוח של בנק ישראל בדיוק על זה שהראה שברגע שנותנים סיוע בשכר דירה מה שקורה זה שהמחירים עולים, אגב זה לא רק לעולים זה כללי, הסובסידיה עצמה מביאה לעליית מחירים בשוק השכירות ומה שקורה זה שהכסף הזה נבלע ומגיע לבעלי הדירות. לסיכום, בנוסף על כך אני חייב להגיד שכל הנושא של בסיוע בשכר דירה שהוא לא מוצמד הוא בעצם נעשה מתוך הבנה שזה פתרון שהוא פתרון שלא יכול לעמוד בשוק, כי אם אתה כל הזמן תיתן תעלה ותצמיד את הסיוע בשכר דירה מה שיקרה זה שכל המחירים יעלו ואתה בעצם לא עשית שום דבר, וזה העניין, צריך לזכור את זה. ארז שני מנכ"ל חברת עמיגור. שלום. עמיגור בשנים האחרונות מבצעת כשליחתה של הסוכנות היהודית, ופה נמצא יואל דוד מנהל מחלקת הנכסים שמוביל את זה. אנחנו מנהלים מובילים בנייה של היום של כ-5,650 יחידות דיור מדובר על הסכם ראשון של 2,650 שנחתם בשנת 2015 וממש בשלהי הממשלה הקודמת נחתם הסכם נוסף על בניית 3,000 יחידות נוספות. מאז שנת 2017 שעלינו על הקרקע סיימנו בנייתן של 1,094 יחידות דיור לקשישים, במסגרת בתי גיל זהב לקשישים, כמו שאמרה פה אולגה דדון רובם הם זכאים של משרד הקליטה וחלקם של משרד השיכון, אנחנו מדברים על אזורי ביקוש החל מהרצלייה פיתוח במדינת היהודים 18 ממש ליד דן אכדיה, אזורי ביקוש אמיתיים, 300 ₪ לחודש שכר דירה לדיירים. אנחנו מדברים על קשישים. קשישים מעל גיל 65, 111 יחידות בהרצלייה פיתוח, 471 יחידות באשקלון, 220 יחידות באשדוד. יש לי שאלה לאולגה, זה במסגרת ה-4,000 יחידות דיור על קרקע חומה? כמה מתוכן כמה ממומש דה פקטו? כ-700. כמה נבנו בסוף? נבנו 700, אכלסנו אותם והשנה אנחנו אמורים לקבל עוד 200. מה קרה עם כל ה-3,000 הנותרות? לצערנו היו בעיות בעיקר בוועדות התכנון. אז אנחנו מדברים על הרבה מאוד תקציב שהובטח ולא מומש נכון? אגף תקציבים כמה אתם תתנו את התקציב הזה לכיוון אחר, הרי בניתם אז, זה לא היה בזמנך, אבל נתנו את זה על קרקע חומה כי ידעו שהיכולת לממש על קרקע חומה, אחר כך עשינו את זה גם על קרקע חומה פרטית, מוגבלת. אבל השאלה אם יש כוונה בכלל לממש את ה-3,000 יחידות דיור הנותרות? זאת הבטחה מ-2014 כמדומני. אני מודה שאני לא מכיר את כל הפרטים לעומק, אני יודע שקרקע חומה נמצאת בתוך התקציב של המשרד - - - אפשר לצאת במכרז לחברות כמו עמיגור, כמו אחרות, חברות משכנות שיבנו 3,000 יחידות דיור כאלה? חלק מהנתונים. אני אוכל להעביר את

אני אומר יכולנו לצאת לדרך עם עוד יחידות דיור כי יש תקציב לעניין בסוכנות היהודית, זה נבנה על קרקעות של הסוכנות היהודית, יש תקציב ויש תרומות שגם נכנסו.

חיפה שאנחנו יכולנו להתחיל לבנות כבר ועכב קשיים מול הרשויות אנחנו לא יוצאים לדרך. עיריית חיפה למשל התחילה בדרישה לחניון תת קרקעי ל-90 מכוניות שלקשישים אין רכבים, לאחר מכן השר לשעבר אלקין התערב כשר השיכון הם אמרו לנו שהם ירדו מהדרישה, באנו לשם דרשו ארבעה גני ילדים, אומרים לנו אתם הסוכנים יש לכם כיס עמוק תבנו לנו כרשות, אז העניין תקוע. אני רוצה לתת לך עוד דוגמא אחת. עם עיריית אשקלון על 471 יחידות דיור לקח להם 14 חודש לתת לנו היתר בנייה בעיריית בת ים כרגע אנחנו כבר בחמש וחצי שנים על 300 יחידות דיור במקום מרכזי, מול הקניון בבת ים ואנחנו עדיין תקועים, כסף יש, הכול יש, קרקע יש אבל הרגולציה - - - איזה עוד רשויות חוץ מבת ים וחיפה? בעיקר בת ים וחיפה. אני רוצה להוציא מכתב לראש עיריית בת ים ולראשת עיריית חיפה. אשקלון הוא סיפר שלקח לו מהר יחסית, מה שאני מבקש בבקשה את הפרטים גם על בת ים וגם על חיפה אנחנו נוציא מכתב לראשי הרשויות בנושא הזה. אני רק רוצה להגיד שגם ההסכם של ה-3,000 יחידות הנוספות ואני אגלה פה סוד שעוד טרם החתימה על ההסכם, ההסכם כבר חתום היום, הסוכנות היהודית, יואל פה נתן לעמיגור כבר אישור לצאת לדרך, אני מדבר איתך על חודשים אחרוה, לצאת בקידום תכנון, אז גם היום אנחנו כבר נמצאים בתכנון מתקדם בכמה ערים, כמו נוף הגליל בין 400-500 יחידות דיור ואנחנו מקדמים כבר תוכניות נוספות. יש תקציב, יש קרקעות עכשיו זה בעיקר עניין של רגולציה. עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר, מדובר לא רק על דירות לקשישים מדובר על מתן שירותים, מדובר צוות של אם בית ועובדת סוציאלית ורכזת פעילות חברתית וטיולים ו-14 ששעות בשבוע של חוגים ואנחנו מזמינים אותך חבר הכנסת לבוא ולקרות, מדובר על מגדלים שנראים בדיוק כמו המגדלים הכי מפוארים בתל אביב, דיור ציבורי שבאמת שנראה לא כמו פעם, בצורה הגונה. אחד הדברים שאנחנו שומעים המון מהעולים החדשים זה שמה שחשוב להם זה המילה וודאות, זאת אומרת אפשר להיות ברשימת המתנה וזה הכול ברור ובסדר אבל אין תשובות ממה שאני מבין לפחות על כמה זמן אותו עולה

עכשיו שהמספר נע בין לא נודע להמון שנים, לקצת שנים,

האם הוא צריך לקחת הלוואה האם הוא יכול להרשות עכשיו לעצמו לגור בדירה קצת יותר טובה כי הוא יקבל דיור ציבורי? האם הוא צריך כבר עכשיו להתחיל לחסוך? כל הדברים האלה זה שאלות שברור שחלק מהדיור הציבורי הוא גם תלוי בנייה של דירות חדשות וגם מן הסתם מוות של דיירים שכבר משוכנים כיום. ברור שיש פה קושי בין היתר בוודאות אבל חשוב להבין איך כן יוצרים בשיתוף פעולה כלשהו, איזושהי וודאות לאותם עולים שיבינו שוב כי כיום סדר הגודל הוא באמת מאוד שונה. ונקודה שנייה שחשוב להגיד לגבי אותה רשימת ממתינים זה שאני מבין היום שיש המון ממתינים שלא באמת מתכננים לגשת לדיור ציבורי, ממתינים כבר היום אנשים זאת אומרת או יש להם דרישות מאוד ספציפיות והמצב שלהם טוב או שכאלה שאומרים אני ממתין לדיור ציבורי כבר עשר שנים כבר מצאתי את המצב שלי, הסתגלתי ויותר מזה אני פשוט נהנה מהסיוע בשכר דירה. צריך להבין גם בהקשר הזה כשיש 25,000

מאוד קשה כמדינה כמשרדים לגבש מדיניות, אם היינו מבינים שהמספר של 25,000 אלף הוא הרבה פחות, כי יש הרבה אנשים שממתנים כבר המון שנים ואולי הם לא צריכים דיור ציבורי אן שהם רק צריכים את הסיוע בשכר דירה, יכול להיות שהיה הרבה יותר קל לגבש מדיניות ארוכת טווח בנושא. קודם כל אני לגבי ההמתנה, אין ספק שיש שההמתנה משתנה מאזורים מסוג הפתרונות וההחלטות ששמורות עם העולים. אומרים את זה לעולה? כמובן, כל עולה שנמצא ממתין המון שנים וברור שמדובר פה בהיצע וביקוש והוא זקוק כרגע כבר היום למתן פתרון דיור, מוזמן לבוא אלינו ולהתגמש ואנחנו נציע לו פתרונות בפריפריה שם ההמתנה היא הרבה יותר קצרה כי יש לנו יותר מלאי להציע,

באזור המרכז המלאי הוא מאוד מצומצם, התור מאוד ארוך ולצורך כך נועד הסיוע המוגדל לממתינים. השאלה אם שהוא מגיע לרכז קליטה בתל אביב ואומר אני רוצה דיור ציבורי אז אומרים לו אין לי מושג מתי תקבל, יכול להיות מספר דו ספרתי של שנים, אבל אם תעביר את המגורים שלך לבאר שבע או אופקים אתה תקבל תוך שנה. תמיד מספרים לעולים שבאזורי הביקוש ההמתנה יכולה להיות ארוכה ותהיה ארוכה, ותמיד נציע את הפתרונות שיש לנו. אבל גם הוודאות באזורים הפריפריאליים, אין וודאות את אומרת יותר קצר אבל יכול להיות שבתל אביב זה יהיה 12 שנה ובבאר שבע זה יהיה 4 שנים. דווקא באזורים הפריפריאליים יש דירות פנויות. יש לי 50 דירות בערד משופצות, ברמה של 80,000 ₪ ליחידת דיור חדשות, לצערי הרבה אנחנו נלחמים כדי שיבואו עולים. יש לי שאלה האם אי אפשר להביא ואולי יותר קל להביא צעירים? מאשר מבוקרים לערד? אני יכול להבין בסוף קשישי רוצה משפחה. מה שכרגע דיברת זה נכון, המענה הוא לקשישים כי אנחנו מסתכלים על קשישים כאוכלוסייה הכי נחלשת, המספר שלהם הכי גבוה בתור הממתינים, מזכאי הדיור הציבורי במסגרת משרד השיכון אני אתייחס. משרד השיכון,

המלאי של הדיור הציבורי כמו שאתם מכירים גם לוותיקים וגם לעולים הוא מצומצם, יש סדרי עדיפויות. אצלנו הקריטריונים קצת יותר קשוחים ממשרד הקליטה, אבל המהלך שעשינו בשנה שעברה עם החלטת הממשלה והסיכומים התקציביים הגדילה משמעותית את הסיוע בשכר דירה לממתינים גם לקשישים וגם ליחידים וגם למשפחות ואני חושב שגם הפתרון של דיור ציבורי זה לא משהו שאפשר. מה שאפשר זה ללכת גם לכיוונים של שכירות ארוכת טווח ואז כמו שהחבר הזכיר אפשר לתת וודאות לסיוע שהוא לטווח של שנים. מה אתם נותנים לשכירות? כרגע אין פתרונות כאלה, זה רק פתרונות במסגרת של דירה להשכיר, מה שנבנה כרגע שפתוח לכל האוכלוסייה, וזה נותן וודאות של חמש שנים פלוס חמש שנים עם שכר דירה די מפוקח, 20% מהמחיר שוק, אבל זה הפתרונות שאפשר לתת כרגע. אני חייב להגיד משהו על זה, חייבים להבין שהשוק לא מאפשר, אם הייתה עלייה של 20% בשכר דירה בשנה שנתיים האחרונות, אז איך אתה מדבר איתי על סיוע בשכר דירה, סיוע בשכר הדירה שלכם נשחק לכלום, לאפשר,

צריך פה תוכנית ארוכת טווח לשיקום הדיור הציבורי, לבנייה של דירות, לקנייה של דירות, להקצאה של דירות מקרקע של רמ"י, לעשות דברים שיביאו לפה דיור ציבורי, כל העולם קיים דיור ציבורי, יש 12% דיור ציבורי באירופה, פה פחות משני אחוז. שרד הקליטה מה האג'נדה שלכם בשנים הקרובות? אתם הולכים עכשיו לדיון תקציב, מה האג'נדה שלכם בנושא דיור? אנחנו כמובן נשמח לכל החלטה שתביא להגדלת מלאי הדיור הציבורי, אנחנו נשמח לתת פתרונות לכמה שיותר עולים ממתינים, אין לנו שום מטרה להגדיל את תור הממתינים, שום רצון, אנחנו להיפך, הנושא של קורת גג זה נושא כל כך כואב וקשה אנחנו מכירים כולנו בטח ובטח לאור יוקר המחייה בשנים האחרונות והגדלת הריביות, אנחנו נתמוך בכל תוכנית שתביא להגדלת מסגרות הדיור כמובן שהנושא צריך לבוא ביחד בדיוני התקציב עם משרד השיכון, עם משרד האוצר ולבחון את הנושא לעומק. אני חייב לומר מה שעולה פה בוועדה זה מה שהיה הוא שיהיה, מתגלגלים, כאילו העסק נוסע, אין פה איזה אג'נדה לא של משרד האוצר, אני חייב לומר שמשרד הקליטה וגם לא של משרד השיכון, מה שהיה הוא שיהיה ואנחנו נסתדר. לא, אנחנו בוודאי לא אומרים שמה שהיה הוא שיהיה, המצוקה קיימת ומוכרת, הרצון הוא לעזור לכמה שיותר אנשים אבל שוב הנושא צריך להיות - - - אני מסתכל על התוכנית כממשלה, מה התוכנית של הממשלה ל-2023 עד 2025 בנושא הזה? מה התוכנית שלכם לחיסול התור, גם להעביר את הבנאדם ממצב של תור, הרי ברור לחלוטין שזה תור , איך אני אקרא לזה?

הוא נמצא בתור כדי לקבל את הסיוע בשכר דירה בסופו של דבר, הוא לא מצפה כבר לקבל דירה, להעביר אותו מפתרון אחד לפתרון שני ולגמור את הסיפור הזה, ויש פתרון שהוא כמו שנאמר פה קודם שהוא וודאי, איזושהי תוכנית עבודה, תוכנית לשנים הקרובות בתחום הזה. מה התוכנית שלכם של הממשלה? הייתה תוכנית כזאת אני חייב להגיד הייתה תוכנית ב-2017 של שיקום הדיור הציבורי, שכללה 7,300 יחידות דיור ציבורי חדשות כל שנה, שיבואו מתכנון ממקרקעי ישראל מכספים שנכנסים למקרקעי ישראל, היה שם גם תוכנית של שכירות ארוכת טווח, גם ממש אם משרד האוצר התנגד לבניית דיור ולקניית דיור ציבורי הייתה שם אפשרות לעשות תוכנית לשכירות ארוכת טווח וגם לזה הם סירבו, זאת אומרת אין שום דבר כרגע על השולחן שהוא באמת כמו שנאמר פה על ידי יושב ראש הוועדה, תוכנית ארוכת טווח, איך פותרים את הבעיה. אנחנו כמובן בוחנים כל הזמן ונבחן ביחד עם השותפים שלנו את הנושאים אנחנו נביא אותם קודם כל להחלטת השר ולהכרעה שלו ואני לא אתייחס כרגע למשהו שאין לי עוד לפרט ולהחלטה לגביו. לגבי העולה החדש שמגיע, מי מסייע לו למצוא דירה? איך מתבצע התהליך הזה? משרד הקליטה מממן באמצעות מכרז כ-230 פרויקטורים ברשויות מקומיות, התפקיד שלנו זה ללוות את העולים בשלוש שנים - - - מה קורה עכשיו לגבי הפרויקטורים? הם קיימים. אבל אין תקציב מדינה כרגע. מה צריכה הרשות המקומית להגיד לפרויקטור הזה שאמור לקלוט את העולים ולסייע להם למצוא דירה? מקבלים מכתבי פיטורים. אני מוכנה לבדוק את זה, זה לא משהו שאני - - - כנראה שזה לא אצלך, אבל כל התוכנית של הפרויקטורים מתבצעת באמצעות תמיכות, אין תקציב מדינה לשנת 2023, הפרויקטורים מקבלים מהרשויות המקומיות, אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו בפיק עלייה בעשרים שנה האחרונות, מה עושה מדינת ישראל ינואר 2023? מפסיקה את הסיוע המיוחד לעולים, מוציאה מכתבים לרשויות המקומיות, משרד הקליטה מודיע לרשויות המקומיות אין תקציב לפרויקטורים, אנא פטרו אותם, הם מוציאים מכתבי פיטורים לפרויקטורים ברשויות המקומיות אז גם מי שאתם מציגים לי, ממשרד הקליטה, הפרויקטורים נחוצים לעזור לעולים למצוא דירה. תודיעו לרשויות המקומיות במכתב נא לא לפטר את הפרויקטורים, אנחנו מתחייבים לפניכם על התקציב הזה, תראו אתם נמצאים, זה ברור שיש סיטואציה שאין תקציב, תקציב במאי,

אין תקציב מדינה אז לא עוצרים עכשיו, לא מודיעים עכשיו לכוחות הביטחון תעצרו, אל תירו עכשיו, אל תעשו אימונים כי אין תקציב מדינה, יודעים לגשר על הפערים האלה. גם כאן חייבים למצוא את הגישור על הפער הזה, אני אומר לכם בנושא של הפרויקטורים בסיפור הזה אני לא יכול לעשות ישיבה על כל דבר שמשרד הקליטה עושה, אבל באמת אני מבקש בכתב, כי זה נושא שנוגע סופר לנושא הזה של הדיור, אני מבקש בכתב עד יום רביעי מהמשרד באופן רשמי לגבי הפרויקטורים שאמורים לסייע, מה עולה בגורלם בשנה הזאת? אני לא אקבל תשובה של כשיאושר תקציב המדינה ניתן את התמיכות, אני לא אקבל תשובה כזאת, אנחנו נקבל תשובה כזאת הוועדה תעסוק רק בזה, אי אפשר לבוא ולהגיד אנחנו זקוקים לפרויקט וקרים האלה לקליטת עלייה, אומר אתה משרד הקליטה בכתובים וראיתי את התשובות שנתתם לשאלות,

300 פרויקטורים ברחבי הארץ. 230. כן, אז אנא. סוכנות יהודית אתם רוצים להגיד משהו? אליהו שאול בבקשה. אני רציתי להוסיף שהנושא של הפרויקט עולים מאוד חשוב לעניין של העניין של החיפוש דיור לעולים בשכירות, זאת בעיה גדולה מאוד התאחדויות עולים, ארגוני עולים שאני מייצג נעזרים הרבה במתנדבים כדי לחפש דיור לעולים, עניין של מתווכים, זה עניין של דמי תיווך שצריכים לשלם,

נושא מאוד מורכב, הפרויקטורים מאוד עוזרים במקומות מסוימים, אבל צריך לקחת בחשבון שיש קושי מאוד גדול בנושא הזה. אני שמעתי נושא אחר לגמרי, בנושא של משכנתא, מכמה עולים שאני אל יודע לא מתמצא בנושא, אבל הייתי רוצה לדעת באמת אם בנושא של משכנתא לעולה, הלוואה לעולה, האם יש באמת יתרון לגבי משכנתא רגילה? אני שמעתי מכמה עולים שקיבלו החלטה לא לקחת את המשכנתא המיוחדת. משרד השיכון? אז בנושא הזה יש לי בשורה: היום בגלל העלייה המאסיבית של הריביות המשכנתא הממשלתי, מה שמשרד השיכון נותן היא יותר אטרקטיבית, היא חצי אחוז מהריבית הממוצעת בשוק ולא יותר משלושה אחוז, אז כדאי לנצל כי גם ליידע את העולים שזו הטבה משמעותית וכדאי לנצל את זה ולא לוותר. מה ההטבה המדויקת? הריבית שניתנת לזכאים היא חצי אחוז מתחת לריבית הממוצעת בשוק ולא יותר משלושה אחוזים. מי מוגדר זכאי?

זוגות יחידים? עד 15 שנים בארץ. חברת הכנסת מזרסקי עוד משהו לפני שאני מסכם? כן, אלף רציתי להתייחס לעניין הפרויקטורים, זה באמת עול שנופל על הכתפיים של רשויות מקומיות שהם מסתכנים, יקבלו לא יקבלו תמיכות של המשרד, הם חלקית ממשיכים להעסיק את הפרויקטורים כדי לא להשאיר את העולים ללא מענה, אז צריך באמת לדאוג לזה. העניין השני, יש לי הצעת ייעול בקליטה של עולים חדשים ופתרונות דיור מיידיים. יש לנו ניסיון כבר בשנות התשעים להפעיל מרכזי קליטה, של הסוכנות היהודית ועדיין הבניינים קיימים, פשוט צריך להפעיל אותם, אני ממליצה לחזור למתכונת של מרכזי קליטה שהפעילה הסוכנות היהודית, שם יש פתרון של דיור זמני לעולים החדשים, הם באותו מקום יכולים ללמוד, הם יקבלו מעטפת ותמיכה ודאגה והגנה מכל מיני רמאים, גם בתחום הנדל"ן ורמאים אחרים שמחפשים את אלה שלא מכירים את הזכויות שלהם ולא יודעים את השפה, זאת המתכונת הכי מוצלחת ואני ממליצה לחזור למתכונת של מרכזי קליטה בערים. תודה. יפית מהתאחדות הקבלנים. קודם כל אני חושבת שהדיון הזה מאוד חשוב ומאוד ראוי, אנחנו תומכים בכל מה שנאמר פה. חושב לנו לציין באמת המדינה במחסור לאומי של קרקעות ועולים וגם הגידול הדמוגרפי לא משפר את המצב. אנחנו מציעים וחושבים שהכי נכון זה קודם כל להמליץ לשחרר את כל הקרקעות המתוכננות במסה גדולה על מנת קודם כל לשחרר המון קרקעות שיהיה באמת גם לדיור הציבורי וגם בכלל לדיור. יש הרבה קרקעות זמינות שאפשר באמת לשחרר אותן, זאת נקודה ראשונה. אני מצטרפת למנכ"ל חברת עמיגור בנושא של קושי בהליכי הרישוי מולך רשויות מקומיות, אנחנו באמת חווים את זה בשטח מהקבלנים, להוציא היום היתר בנייה לוקח בערך כשלוש שנים וזה רק הליך היתר הבנייה, באמת אם אפשר היה לקצר את ההליך הזה אז באמת היה אפשר להניע ולקדם את הדיור בדרך קצרה יותר. דבר נוסף שיש היום שאנחנו מקדמים, אנחנו עובדים עם מרכז הגר שהוא מרכז מחקר ופיתוח חברתי בנושא של קידום דיור בר השגה, מרכז הגר זה מרכז מטעם אוניברסיטת תל אביב, בה יכול להיות דיור בהישג יד גם לאנשים עם הכנסה נמוכה, גם עולים, זה יכול להיות מכל הקשת הרחבה ואנחנו נוכל לעדכן אתכם ולהשתתף. תודה רבה, מישהו מחברי הכנסת רוצה להוסיף משהו לפני שאני מסכם? מתנצל אדוני שנאלצתי לצאת מהדיון להצביע בעד החוק של שנינו, אתה ייצגת אותי פה ואני ייצגתי אותך שם באישור של הצעת חוק לגירוש מחבלים. אני חושב בסופו של דבר נושא הדיור הוא למעשה נושא אולי מספר אחת, או נניח ביחד עם תעסוקה, אלה שני נושאים המרכזיים ביותר בקליטה של העולה בארץ ולכן יש פה קושי מובנה בתוך מדינת ישראל שאת המספרים ששמענו של הפער בין הכמות הדיור הקיים לבין התור זה מה שמייצר את הקושי, אגב תור לדיור ציבורי במשרד הקליטה הוא הרבה יותר ארוך ממשרד השיכון זאת הייתה גם הסיבה ששינינו, אולגה ציינה פה, כי ברור מאליו שבנושא של קשישים שני שליש הולכים למשרד קליטה, שליש למשרד השיכון זה לא היה ברור מאליו רק לפני שנה, זה קרב שהוכרע במהלך השנה האחרונה וטוב שכך, כי ברור יש פה צדק. יש כרגע הרבה מהלכים חשובים שהתחילו להתבצע, כמו למשל ההסכם עם עמיגור לבנייה של עוד 3,000 יחידות דיור לקשישים שממש ככה נכתב בשלהי כהונה של הממשלה הקודמת ומחייב היום את הממשלה ואני מקווה שיתבצע, יש רפורמה שלימה בתהליך של ניהול בתי גיל הזהב הקיימים שגם היא הותנעה עכשיו מחודש פברואר ואני מאוד מקווה אכן תתבצע, יש את המהלך לעלייה של הסיוע בשכר דירה לממתינים לדיור ציבורי בתור של משרד הקליטה, אם המדינה לא מסוגלת לתת להם דיור לפחות עכשיו היא נותנת להם סיוע סביר לשכירת דירה בזמן שהם ממתינים לדיור הציבורי וזה לא היה כך רק לפני שנה. עכשיו על כל המהלכים האלה חשוב מאוד לפקח כי הותנעו פה הרבה מהלכים בשנה וחצי האחרונות, גם מתוך משרד השיכון גם מתוך משרד הקליטה וגם חשוב לא פחות ומגיע פה מילה טובה בסיוע פעיל של שר האוצר, הקודם, לפעמים בניגוד לעמדה של חלק מאנשי משרדו ואגף תקציבים ועכשיו מאוד חשוב שמהלכים האלה אכן כולם יואצו ולא ייתקעו. אתה מכיר את המושג שביתה איטלקית, במיוחד שקרו דברים שאגף תקציבים לא אהב אותם. ולכן אני חושב שתפקידינו פה ככנסת גם לדחוף להמשך המהלכים, אבל קודם כל לפקח על כך שכל ההתחייבויות האלה שהיו גם לרכישה מאסיבית שלדירות חדשות לדיור ציבורי ששליש מהם יגיעו למשפחות שלה עולים לפי הנוסחה הקיימת, גם לקידום של הבנייה, גם בפרויקט הקודם עם עמיגור שגם שם עוד לא הכול הסתיים, וגם בפרויקט הנוכחי שנחתם רק עכשיו וגם לוודא שהסיוע בשכר דירה שמגיע לכולם ואנשים לא נופלים שם בדרך וכמובן סוגיה מאוד משמעותית שהחריפה עכשיו דרמטית של סיוע בדיור לעולה חדש שהגיע, כי ברגע שבוטל, כי הרי מה הייתה המשמעות של מענק מיוחד? בדיוק בגלל הנושא של הדיור ועליית מחירי הדיור, זה היה הנימוק לנתינתו, מהרגע שהוא בוטל בראשון לינואר אני צופה קושי משמעותי אצל העולים בפתרון בעיית הדיור במציאות שבה הם מגיעים מרוסיה ואוקראינה בלי שום יכול להביא איתם כסף ולמכור נכנסים שם ולהעביר לפה ולכן גם כאן הבעיה מתחדדת. וכמובן הנושא שאתה העלית פה בצד של שינו התמהיל של סיוע בשכר דירה לעולים בשנים הראשונות כדי להגדיל את התמיכה בשנים הראשונות, אולי על חשבון של שנה רביעית וחמישית ששם הסיוע הוא סמלי בלבד ובפועל לא עוזר, אז יש פה שורה שלימה של מהלכים שחלקם כבר הותנעו אבל צריך לפקח שהם מצליחים להתבצע ומתבצעים במלואם. אגב גם בסיוע לשכר דירה לעולים הממתינים לתור של משרד הקליטה יש עוד מדרגה שלישית שאמורה להתקיים, אמנם היא לא גדולה, הספקנו את רוב המדרגות השנה אבל יש עוד מדרגה שלישית שאמורה להתבצע בשנת 2023, צריך לראות שאכן תתבצע. לסיכום אני מבקש,

אולגה צריכה להביא לי עד יום רביעי מכתב לגבי הנושא של הפרויקטורים, תשובה לגבי הסיפור הזה, אני רוצה לדעת מה הכוונה לגבי הפרויקטורים ומה הולך להיות איתם בשנה הקרובה ברשויות המקומיות. לגבי כל נושא פתרונות הדיור, תראו זה נושא כבד, כמו שאמר השר לשעבר אלקין, זה נושא שמצריך גם הרבה מאוד פיקוח שלנו כאן, אני אבקש להקים ועדת משנה בנושא הזה שתעמוד בראשה כמי שהיה שר שיכון וגם היה שר קליטה כדי לראות בדיוק את הסנכרון הזה בין משרד העלייה והקליטה לבין משרד השיכון לבין הסוכנות היהודית כדי לראות שהדברים אכן מתבצעים ולא יורדים מהפרק כולל מה שדנו כאן שלא היית זה תוכנית ל-2023 עד 2025 לגבי פתרונות הדיור, מהם פתרונות הדיור שיהיו בשלוש השנים הקרובות? אז אני מבקש ממנהלת הוועדה מולך להביא הצעת החלטה להצבעה כבר ביום רביעי כדי שנוכל להקים את ועדת המשנה הזאת. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 11:24.